בוקר טוב. אני מתכבדת לפתוח את ישיבת ועדת העבודה והרווחה.

באוקטובר 2021, כ"ט בתשרי התשפ"ב והשעה 08:50. אנחנו רוצים לפתוח את הדיון בהצעת צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות)

(תיקון מס 4), התשפ"ב -2021.

ביום שישי בצהריים. ונתבקשנו לערוך דיון בהול מעכשיו לעכשיו כדי שהצו הזה ייכנס לתוקף. אתן רוצות להסביר לנו את רקע הבקשה? זאת החלטת מדיניות ולא כל כך החלטה משפטית. ההחלטה הייתה שזה ייכנס לתוקף ב-3 באוקטובר וכי לא ניתן לחכות. האמירה המשפטית הייתה שאין מניעה משפטית

בסדר. אני מדברת על הממשלה ומבחינתי זה לא משנה. עשינו זאת

אני לא יודעת אם זה נכון אבל אתם תאמרו.

כמובן שרטרואקטיבית זה בטל על כל המשמעויות הפליליות שלו. אנחנו רוצים לשמוע את ההסברים לתיקון החדש שמתבקש ממשרד

אבל מה שנכתב כאן בצו זה שברגע

מוגבלת, בעצם אסורה למעט אישורים, מי שיחזור מהן יהיה חייב בידוד וזה מתוך איזשהו רציונל שבידוד הוא אמצעי שהוא פחות פוגעני והוא צריך להינקט

הספציפי הזה של בידוד בית אלא גם ההגדרה

נכון. על אף שממש אתמול נערך שינוי מסוים בתקנות הגבלת פעילות, שם ההגדרה היא עצמאית לגבי השימוש בתו הירוק, ההגדרה היא עצמאית ונדונה בוועדת

היה רצון לא לשנות את ההגדרה באופן גורף. אנחנו רצינו לפני חודש להשתמש בה כדי להקל על מי שחוזר מחוץ לארץ. אני מכירה שאז ברירת המחדל הייתה שכל החוזרים

כרגע בהוראות מנהל מתואר,

שאחרי חיסון שני,

נדרש לתת בוסטר. ביום רביעי יש לנו דיון קטן כדי לקבוע האם זה נכון לכל החיסונים או האם

אין לי ספק שמדובר כאן בהחלטות שהן מבוססות על נתונים ונוגעות בצורה מובהקת לדברים מקצועיים, אבל כמובן שההשלכה שלהן פוגעת או עלולה לפגוע בזכויות של אזרחי

אתם מפקיעים מידיי כל פיקוח פרלמנטרי לגבי ההגדרה הזאת כי לקחתם את כל ההחלטות המקצועיות והכנסתן אותן לנוהל, להוראות. איפה התפקיד שלנו?

אני חושבת שבאמת צריך לעשות קצת סדר. נוהל מחלים מדבר על מי נדרש להיות בבידוד אחרי שהוא בא במגע עם חולה מאומת. זאת הגדרה רפואית לכל דבר.

יכול להיות שהלינק של והל מחלים, הוא הבעיה.

כמו שנאמר, זאת הגדרה רפואית.

פעם אחת אני אומרת שהוא מחוסן ופעם אחת אני אומרת שהוא לא מחוסן. יש כאן שאלה של משרד הבריאות וזאת שאלה

האם הגבלה מסוימת נכונה או לא נכונה, האם פטור מסוים הוא נכון או לא נכון, האם ההבחנה הזאת רלוונטית באותו מקרה או שהיא לא רלוונטית באותו מקרה.

אני רוצה לומר עוד משהו אחד קטן שממש חשוב לי לציין. ההוראות האלה איך שאנחנו רואים אותן, אלה הוראות שמופנות קודם כל למשרד הבריאות,

אני ממש לא מבין.

את רוצה להגיד שמה שקובעים כאן זה לא משפטי? אין מערכת דינים נפרדת. במדינת ישראל הכול אותו דבר. לתפיסתנו מה שנקבע

זאת הוראה שמכוונת למשרד הבריאות ומנחה את הדרג המקצועי במשרד הבריאות למי הוא יכול לתת תעודה ולמי לא. המשמעויות של התעודה משפטיות,

באותה מידה לגבי הבידוד של השבים מחוץ לארץ יכולנו לכתוב שכל מי ששב מחוץ לארץ, ממדינות כפי שקבע המנהל בהוראות נוהל, יהיה מחויב בבידוד. זה קצת דומה כי גם זאת כותרת וגם זאת איזושהי כותרת כי גם אלה שיקולים מאוד מקצועיים מדוע מדינה מסוימת היא אדומה או כתומה או צהובה. יכולנו לעשות את זה גם כלפי מבודדי חוץ לארץ וזה דומה במהות שלו כי בעצם מטילים כאן

מוזר להגיד שזאת בסך הכול הגדרת מחלים כי נכון, זאת הגדרת מחלים ויכול להיות שהלינק הזה להוראות המנהל הוא פשוט לא מתאים. יכול להיות שצריכת להיות איזה שהן הוראות מנהל שבאמת הולכות כלפי כל ציבור הרופאים בישראל כדי לומר להם שצריך להיות זמן מסוים בבידוד כשאתה חולה או זמן אחר בבידוד וזה מאוד מאוד מקצועי ויכול להיות שצריך לתת איזושהי תמונת ראי כלפי החובות שחלות בצו בידוד בית ובכלל גם בצווים אחרים כלפי עובדים ועוד הרבה דברים אחרים. אני מבינה שוועדת חוקה הפרידה את הגבלת הפעילות מהתקנות האלה אבל יש לזה הרבה מאוד נפקויות משפטיות שהם לא רק הגדרת מחלים. כשמביאים את זה בכותרת שבעצם מחביאה בתוכה שינוי מדיניות מאוד מאוד גדול של הממשלה, שהוא מקצועי ואפידמיולוגי, יש לזה משמעות. הציבור צריך לדעת על איזה קריטריונים מדובר. ראינו לגבי הבידוד של השבים מחוץ לארץ שיודעים להגדיר בגדול את הקריטריונים ואפשר גם לחשוב על סעיף סל של אוכלוסיות נוספות שהמנהל יכול להגדיר גם אותן כמחלימות. זה לא שחייבים לקבע את זה ואז גם אנחנו מרוויחים את ה-90 אחוזים שכן ברור מי הוא מחלים ואת ה-10 אחוזים לגביהם לא ברור מי הוא מחלים ואפשר לתת למנהל סמכות לקבוע את זה בהוראות מפורטות יותר בנוהל. אני חושבת שאז מרוויחים משני העולמות, גם מבחינת ודאות הציבור והפיקוח הפרלמנטרי והדיון הציבורי בדבר הזה. אני אשמח שדוקטור אלרעי פרייס תישארי אתנו ותוכלי להתייחס גם לדברים שנשמעים כאן. פרופסור חגי לוין, בבקשה.

זאת בעצם פעם ראשונה שנערך דיון ציבורי בסוגיה החשובה הזאת של מי הוא מחלים והשלכות נוספות. אני מדבר כאן מטעם איגוד רופאי בריאות הציבור של ההסתדרות הרפואית ואני חייב להגיד שלמען האמת אנחנו חלוקים על דוקטור שרון אלרואי פרייס כראש שירותי בריאות הציבור בשתי נקודות. נקודה אחת היא מה הם השיקולים שצריך לשקול כאשר מחליטים את ההחלטות הללו, והנקודה השנייה שאני אתייחס אליה היא במהות עצמה, מי באמת צריך להיות מחלים לפי הידע המדעי העדכני ביותר שקיים היום. אם ניגע בסוגיה הראשונה, אנחנו מלמדים מהיום הראשון בהתמחות בבריאות הציבור וכן הלאה וכן הלאה שהשיקולים בבריאות הציבור הם שיקולים רחבים. לא מסתכלים רק כצר עולמי כעולם נמלה על השיקול, מה שנקרא השיקול הרפואי. הרי בכל נקודה שאנחנו מחליטים, זה ניהול סיכונים. הרי אני מסתכל בחוזר עצמו. קבעו שעבור ילד מתחת לגיל 12, ילדים מתחת לגיל 12 שקיבלו אישור החלמה, זכאים.

צריך להיכנס ולהסתכל על השיקולים כאשר בפועל זאת לא הגדרה לרופאים. זאת ההגדרה שממנה נגזר במדינת ישראל תו ירוק, מי יכול לעבוד, מי יכול ללכת ללימודים וכן הלאה. ברור שהשיקולים צריכים להיות רחבים. צריך לקחת גם אותם בחשבון. כאשר ניגע במהות, המצב היה שונה לו רופא היה מחליט פרטנית עבור כל בן אדם ובן אדם. אז היו מוציאים קווים מנחים ובאמת מחליטים. מה שאנחנו רואים בפועל ואנחנו מקבלים פניות ממאות אנשים שאין ועדת חריגים, אין התייחסות למקרים שנופלים בין הכיסאות. בן אדם שכל משפחתו חלתה והוא היה חיובי בבדיקה ביתית והוא לא עשה בדיקת PCR, או שבדיקת ה-PCR איכשהו לא הצליחו לבדוק אותה כמו שצריך, אז הוא לא נחשב מחלים אבל ברור שאם הוא היה סימפטומטי וכולם סביבו היו חולים, ברור שבפועל הוא כן היה חולה. אז צריך לתת פתרונות למקרים חריגים. זאת השרירותיות. השרירותיות, נזכיר שכאן היו אנשים שהיה להם תו ירוק ורטרואקטיבית פסלו להם את התו הירוק.

אז ההוכחה המדעית צריכה להיות מאוד חזקה. אם ניכנס לפרטים. אמרה אתמול דוקטור שרון אלרעי פרייס בוועדת החוקה ונשמח לקבל את הנתונים המפורטים, אבל אני בטוח שהיא אומרת את זה על סמך נתונים שהסיכוי לתחלואה חוזרת אצל ילדים הוא קטן הרבה יותר. מי קבע שזה בגיל 12? למה לא ללכת בקול ההיגיון ולהתייחס מתחת לגיל 18 במדינת ישראל כמו שנעשה בכל העולם, לקבל את זה שמי שחלה, הסיכוי שהוא יחלה שוב או שהוא ידביק אחרים, הוא קטן. ולאפשר לו לפחות כהוראת שעה עוד כמה שבועות להיחשב כמחלים בלי חיסון נוסף. אני מדבר על מי שחלה. למה לא לאפשר לילדים שקיבלו שתי מנות חיסון לא בבת אחת לפני ה-FDA, לפני גופים אחרים, לחייב אותו לצורך תו ירוק במנה שלישית? אנחנו מציעים לחכות עם הדבר הזה.

אנחנו תומכים במתן מנה שלישית גם לילדים כי זה הגיוני כחוות דעת מומחים אבל הביסוס המדעי לעניין הזה הוא יותר חלש מאשר מעל גיל 18. ולכן לצורך ההגדרה כאן, כדאי לחכות כי יש לזה השלכות. בסופו של דבר כמו שאת אומרת זה גם דבר שצריך להיות בזירה הציבורית ולא רק בחדרי חדרים שלא ברור בדיוק, ואני יכול להיכנס כאן לסעיף סעיף. למשל הנושא של הבדיקות הסרולוגיות. עד עכשיו לא עשינו שימוש מושכל בבדיקות סרולוגיות. יש הבדל בין מי שחוסן ומי שחלה. בן אדם שחלה ויש לו בדיקה סרולוגית חיובית, ברוב העולם לא בכל העולם - הוא נחשב כרגע בחזקת מחלים. ואצלנו? אצלנו אנחנו הלכנו לחומרה. אני מבין את הקושי הפרטני כי אתה לא רוצה שכולם עכשיו יתחילו לעשות בדיקות סרולוגיות ויש הבדל אם הוא מחוסן ואם הוא מחלים, אבל לבוא ולסגור את הדברים כאילו אין מקום לדיון, יש כאן דברים נקודתיים שצריך לשפר אותם ויש כאן גם עניין במהות שהדברים האלה צריכים להיעשות בצורה שקולה וזה במיוחד בא לידי ביטוי מתחת לגיל 18 כי שם הצורך המדעי, הידע שיש לנו, כפי שאמרה ד"ר פרייס בעצמה, יכול להיות שהתגובה החיסונית של הילדים דועכת יותר לאט. אנחנו עוד לא יודעים את הדבר הזה. פשוט אין מספיק נתונים ולכן אנחנו מציעים כהוראת שעה מתחת לגיל 18 להכיר בשתי מנות חיסון, להכיר במחלימים ללא צורך במנה נוספת ולהקים ועדת חריגים שתיתן מענה בדיוק למקרים האלה שנופלים בין הכיסאות.

מדוע אי אפשר להכניס לצו הזה הקמת ועדת חריגים? קודם כל, אין צורך להכניס את זה. אנחנו נותנים מענה למקרים החריגים. בסופו של דבר בן אדם, אם הוא קיבל ממשרד הבריאות תעודת מחלים או תעודת מחוסן, הוא נחשב מחלים ומחוסן ומשרד הבריאות עונה וכל הזמן אנחנו מוסיפים ומתקנים את הנוהל אבל התשובות שלכם הם לא בחוק. זה לא מעוגן משפטית. יכול להיות שאתם עושים את זה פרקטית, אב כל מה שקובעים כאן זה מעוגן משפטית. תביני, זה הבדל. אנחנו נותנים מענה למקרים חריגים. אני אשמח לענות למה שאמר פרופסור לוין. בבקשה. קודם כל, האמירה הזאת שדברים נעשים בחדרי חדרים ובהסתרים, היא אמורה, בלשון המעטה, לא מדויקת. רגע. אני אדייק אותה. סליחה שאני קוטעת אותך. אני יודעת שזה לא מנומס. אני חושבת שהכוונה בדיוק מתכתבת עם הפתיח שלי שאומר שהכנסת עושה דיונים ציבוריים, ממשלה, משרד הבריאות, הכול בסדר, אף אחד לא בא ואומר שאתם לא עושים את עבודתכם נאמנה. אבל עדיין יש חשיבות רבה מאוד לדיון ציבורי וזאת הכוונה. לכן אנחנו יושבים כאן ומנסים למצוא את הדרך בה הדברים האלה כן יהיו מעוגנים, כן יהיו כאן במסגרת הפיקוח הפרלמנטרי וכן יישמעו כאן במסגרת הוועדה כדיון ציבורי. זאת הכוונה. שלא יישמעו דברים אחרים. ברשותך, אני אמשיך. מה שפרופסור חגי לוין אומר או מנסה לרמוז זה שזה נגמר במשרד הבריאות באיזה שהן החלטות לא רפואיות, לא אפידמיולוגיות. ההחלטות האלה הן החלטות של הוועדה המייעצת לחיסונים וועדת הצט"ם שפרופסור חגי לוין לא שייך אליהם אבל נמצאים שם עשרות אנשים שרואים את הנתונים וממליצים למשרד הבריאות כיצד להתייחס לנתונים וההחלטות האלה נקבעות שם. הן לא נקבעות בחדרי חדרים של משרד הבריאות. כל הדיונים של הצט"ם הם דיונים שקופים שמועלים לאתר ברגע שמסתיים הדיון. אנחנו יכולים לעשות דיון כאן לדעתי זה לא המקום אבל אם אתם רוצים האם הן צריכים להיות משודרים און ליין או לא משודרים און ליין, אבל זאת לא הסוגיה כאן. הדיונים הם שקופים כולל פרסום של כל הדיון ודברים בשם אומרים, מי אמר מה בדיון ומה היו ההחלטות בהצבעות. כך שזה לא בחדרי חדרים ולא נסתר ולא החלטות של בן אדם אחד ולא משנה מה מיקומו במשרד הבריאות. אני חושבת שאת זה צריך להבהיר. זה שיש בכל מיני מקומות בעולם הסתכלויות שונות, זה מאוד נכון אבל אני חושבת שבסוף לנו יש מגפה במדינת ישראל עם נתונים של מדינת ישראל ועל הנתונים של ישראל אנחנו צריכים להסתמך כשאנחנו מחליטים החלטות עבור מדינת ישראל, כמו שה-FDA עבור ארצות הברית. בסופו של דבר ההחלטות צריכות להתקבל על פי הנתונים של אותה מדינה. אם אנחנו התחלנו מבצע חיסונים בדצמבר, מה שאומר שאנחנו מגיעים למצב של חיסונים ראשונים בעולם, זה שבמקום אחר עוד לא החליטו לעשות איזשהו שינוי, זה בגלל שהם עוד לא רואים את ההשפעות הבריאותיות של דעיכת החיסונים בעוד שאנחנו כבסר כן רואים אותם. אם כן, יש הבדלים בין מדינות שונות. באותו אופן יש הבדלים בין מדינות שונות לגבי תו ירוק. יש שימוש בתו ירוק בהרבה מאוד מדינות. במדינות שונות התו הירוק משתמש ממש לכפייה על חיסונים. זאת אומרת שבן אדם לא יכול להיכנס אם הוא לא מחוסן, אפילו לא מחלים במקומות מסוימים. רק מחוסן.

במדינת ישראל אנחנו דואגים כל הזמן להדגיש וגם לפעול בדרך הזאת שהתו הירוק, מטרתו היא לא לכפות חיסונים על אנשים. תמיד יש אופציה גם לעשות בדיקות ולכן הנושא הזה של הכפייה, אני חושבת שהוא לא מדויק, הוא לא נכון וראוי לומר את זה כי יש מקומות בהם התו הירוק באמת נועד למטרה הזאת. אני חושבת שחשוב להבהיר את זה כאן בשיח הציבורי. עבדנו על כך שלא תהיה החרגה של ילדים מהתו הירוק, בדיוק מאותה סיבה אפידמיולוגית שאני לא יודעת להסביר למה ילד בן 11 שלא יכול להתחסן הוא לא מדבק ולא צריך לבדוק אותו אבל ילד בן 12 וחצי שיכול להתחסן אבל לא התחסן, אותו אני כן צריכה לבדוק בכניסה לאירוע. אני לא מבינה את ההבדל הזה. בסוף לילדים האלה יש סיכון להידבק.

כמה ילדים מתחת לגיל 18 שקיבלו שתי מנות חיסון חלו בצורה קשה? זה לא קשור לחלו בצורה קשה. אנחנו יכולים להוציא את הנתונים האלה ולהביא אותם גם בלי שתי מנות חיסון, אבל יש כאן הבדל שהוא הבדל משמעותי וצריך להבין. כשאנחנו מדברים על מי בהגדרת המחלים בנוהל מחלים, מי מוגדר כמחלים, העניין הוא לא אם הוא יכול לחלות קשה או יכול לחלות קל. גם במקור, לפני גל החיסונים, הסיכון של ילד בן 16 להיות חולה קשה היה נמוך. זה לא קשור אם כן, למה שהוא לא יקבל תעודת מחלים? למה אנחנו צריכים להכריח אותו לקחת חיסון שלישי? אני לא מכריחה אותו לקחת חיסון שלישי. אני אומרת שמי שנמצא בסכנה. נוהל מחלים מדבר על מי הוגדר מבחינתנו מוגן. לכן אני שואלת איך אנחנו יודעים שהוא לא מוגן אם אנחנו יודעים שהנתונים מראים שהילדים האלה לא חלו קשה? כי אנחנו רואים את האפקט. אני אשמח להראות את המצגת ואתם תראו את הדברים. יש מצגת שאתם יכולים להעלות אותה. אנחנו כאילו מדברים באוויר אבל יש נתונים.

הנקודה היא לא הסיכון לתחלואה קשה לבן אדם אלא מה הסיכון שבן אדם יחלה, ידבק וידביק אחרים ולכן הוא נדרש להיות בבידוד. אם הוא יחלה קל או א-סימפטומטי, זה לא משנה לעניין שהוא עדיין יכול להדביק אחריםץ. אבל יש נתונים שאתם פועלים לפיהם ולפי הנתונים האלה אתם צריכים לקבל את ההחלטות.

יש לך נתונים על כך שקצב הדעיכה הוא זהה בקרב מבוגרים?

תעלו את המצגת. אלה בדיוק הנתונים. צריך להבין שכאשר אנחנו נותנים הנחיות מי מוגדר מוגן ולא מוגן, זה לא קשור לתחלואה הקשה שיכולה להתפתח. זה קשור לסיכון שלו להיבדק ולהדביק אחרים. אבל גם מחוסן יכול להדביק. אולי נבדוק את כולם. אני רוצה לומר שהעבודה שאני מציגה כאן היא עבודה שנעשתה בשיתוף עם ארבעה מוסדות אקדמיים במדינת ישראל, גם מכון וייצמן, גם מכון גרטנר, גם האוניברסיטה העברית וגם הטכניון. זו במה חשובה. אמרתי את זה גם אתמול בוועדת החוקה. זה באמת רגע חשוב לומר תודה לאנשים האלה. אלה חוקרים שעושים את זה בהתנדבות, בעצם עוזבים את עבודתם הרגילה ובמשך כבר חודשים עובדים אתנו כדי להעריך נכון את נתוני מועילות החיסון עם הזמן. דווקא מתוך ההבנה שאנחנו מדינה ראשונה שרואה את זה, אנחנו חייבים לוודא שאנחנו בודקים נכון את הנתונים שלנו ואין איזושהי הטעיה. כל אחד מהחוקרים האלה בודק את זה ומה שאני מציגה זה את העבודה הגדולה הזאת. זה כן חשוב לי לומר במעמד הזה, תודה לכל הגורמים שעוזרים לנו. היות שאנחנו קצרים בזמן, בואי ננסה להיכנס לנושא. תעברו לשקופית הבאה. בשקופית הבאה אתם רואים את המוגנות, את הירידה במוגנות מהחיסון עם הזמן. אנחנו עקבנו אחרי זה.

לירידת מועילות החיסון עם הזמן בכל הגילים. נכון. אני לא רואה את השקופית הזאת. אצלי זה עוד תקוע בקודמת. אם אתם יכולים להעביר את זה ב-זום, אני אשמח.

אני פשוט אדבר ואני מקווה שאתם רואים את הדבר הנכון. ב-זום עדיין רואים את השקופית הראשונה. מה שאתם רואים בשקופית השנייה אני מקווה שאתם רואים אותה זה בגילים שונים את הירידה עם הזמן בהגנה של החיסון. אתם רואים לאורך ציר Y את הסיכון לתחלואה לאלף אנשים, אלף נפש, מאותן אוכלוסיות לפי גילים ומצב חיסוני. אתם רואים בציר X את הגילים השונים, שלוש קבוצות גיל. אני לא רואה את זה כי אצלי זה תקוע עוד בשקופית הראשונה. יש 16 עד 39, 40 עד 59 ו-60. נכון. הצבעים מראים את האוכלוסיות שחוסנו ראשונות. זאת אומרת, הצבע היותר כהה מעיד על האנשים שחוסנו ראשונים בקבוצת הגיל מעל 60. אתם רואים צבע כהה באלה שבעצם קיבלו תו ירוק בינואר. קיבלו את החיסון השני שלהם בינואר והסיכון שלהם לתחלואה הוא הרבה יותר גבוה מאשר האנשים שקיבלו את החיסון בפברואר, מאשר אנשים שקיבלו את החיסון במארס, מאשר אנשים שקיבלו את החיסון באפריל וזאת בעצם הדעיכה של החיסון. אנחנו רואים שהסיכון לתחלואה למחוסנים ותיקים, הוא יותר גבוה והדעיכה הזאת הולכת בצורה הדרגתית. ככל שחוסנת יותר מוקדם, שאלה הצבעים היותר כהים, הסיכון שלך לתחלואה הוא יותר גבוה. ככל שחוסנת יותר טרי, הסיכון שלך לתחלואה הו א יותר נמוך וזאת בעצם ההגדרה של דעיכה ורואים את אותו הדבר וזה הבדלים בין ינואר למארס, כבר הבדלים משמעותיים סטטיסטית. את הדבר הזה רואים בכל הגילים. אני מבין שמאחר ואין נתונים מתחת לגיל 16, את מקישה מהנתונים לגבי הגילים האחרים שזה גם חל על ילדים יותר קטנים.

הסיפור של גילים יותר קטנים, אלה גילי 12 עד 15. אלה הגילים שיש לנו. הגילים האלה, אלה גילים שעד שנגיע למצב שהם יצטרכו אולי חיסון שלישי, זה בעוד חודשיים. עד אז יצטבר הרבה מאוד מידע ואנחנו נוכל לשנות כל דבר שנרצה לשנות.

הילדים האלה כרגע בכל מקרה לא נדרשים לקבל בוסטר כי לא עברה חצי שנה מהחיסון השני שלהם. פתחנו את שכבת הגיל הזאת הכי מאוחר הם לא נדרשים כרגע לקבל כלום. אנחנו יודעים שבמגפה הזאת אנחנו כל הזמן אוספים נתונים וכל הזמן מעדכנים את ההנחיות בהתאם לנתונים שאנחנו רואים אבל ברור שאם אנחנו רואים את אותו אפקט בגילי 60,

40,

כנראה יהיה אותו אפקט גם בגילים היותר צעירים. אבל שוב, אנחנו כרגע לא נדרשים לשאלה הזאת.

נידרש אליה בעוד כחודשיים כאשר קבוצת הגיל הזאת תגיע לגיל חצי שנה של החיסון השני שלה, ואז נידרש להחלטה הזאת. כרגע ההנחיה שמי שעבר יותר מחצי שנה, הוא לא מוגן וזה רלוונטי לגילי 16 פלוס. זה לא רלוונטי ל-12 עד 15ץ רק להעיר שיש כמה מאות ילדים מתחת לגיל 16 שכן קיבלו שתי מנות מוקדם. אז למה עכשיו לחייב אותם במנה שלישית? בואו ניתן לאותם מאות ילדים ליהנות מהספק ולחכות שיהיו לנו הנתונים. דווקא הילדים האלה כאשר עדיין לא היה אישור של ה-FDA והם קיבלו באופן פרטני אישור לקבל חיסון בגילים שעדיין לא היה מותר בהם, אלה הילדים עם הסיכון הכי גבוה לקורונה שאם הם יחטפו אותה, הם עלולים למות. לכן הם קיבלו אישור מיוחד פרטני. אני לא מבינה את האמירה בוא ניתן להם ליהנות מהספק. זה אומר שבוא נסכן אותם בזה שאולי הם יחלו וימותו. זאת דווקא קבוצת הילדים בסיכון הכי הכי גבוה לתחלואה קשה כתוצאה מקורונה. לכן הם קיבלו חיסון פרטני. כלפי רוב אוכלוסיית הילדים בעצם עוד לא הגענו לשלב שהם השלימו חצי שנה מהחיסון השני.

נכון. באמת למעט אותה קבוצת ילדים, מאות בודדות, שקיבלו אישור פרטני בגלל שיש להם מחלות רקע קשות, השתלות וכולי, שהם בסיכון מאוד גבוה ודווקא אצלם זה לא הגיוני להגיד בואו נחכה וניתן להם ליהנות מהספק. זה פשוט לסכן אותם כי ברור לנו שהדעיכה תהיה אותו הדבר גם בקבוצת הגיל הזאת. לא ניתן לעשות ניתוחים סטטיסטיים על 300 ילדים או 500 ילדים אבל אותה פעילות ביולוגית תקרה גם בהם ודווקא הם נמצאים בסיכון הכי גבוה לתחלואה קשה ותמותה. את האמירה בוא ניתן להם ליהנות מהספק, היא אמירה שלא מבינה שהילדים האלה הם בסיכון הכי גבוה. זכותם להתחסן אבל את מכריחה אותם לצורך התו הירוק.

לגבי אנשים שקיבלו מנה שנייה וקיבלו תופעת לוואי חמורה, כמו שיתוק על שם בן. הם צריכים התייחסות פרטנית. כיום אין להם מענה פרטני הם יכולים לקבל אישור שהם לא צריכים לקבל מנה שלישית כי הם סבלו מתופעת לוואי חמורה אחרי המנה השנייה. קודם כל, אנחנו מקימים ועדת חריגים לעניין הזה. אבל זה לא כתוב. ועדת חריגים לא צריכה להופיע בהוראות מנהל. בסוף הפניות האלה עולות אלינו ושוב, אם אנחנו נראה שיש סיבה להכניס בהוראות מנהל משהו, נכניס בהוראות מנהל בדיוק כמו שאמרה טל מהלשכה המשפטית. דוקטור פרייס, אני רוצה לומר לך משהו. אתם עושים עבודת קודש. את עושה עבודת קודש. אני חושב שאין מחלוקת כאן בדבר הזה. אני אומר את זה כמי שחלה בקורונה ואושפז בבית חולים. אני עוקב אחרי הפעילות שלך ובאמת, להצדיע. אבל את חייבת להבין משהו. מה שאת מבינה לא כל אחד מבין וצריכים להיות סטנדרטים והסטנדרטים צריכים להיות מעוגנים,

אם בתקנות, אם בחקיקה. מה שאנחנו עושים כאן, צריך לעגן את הדברים ולמסמך אותם כי אחרת את מבינה את זה, רופא אחד מבין את זה אבל רופא אחר לא יבין את זה. זאת הבעיה. אני רוצה התייחסות כללית כי אני מיד צריך לצאת מהדיון. אני רוצה להצטרף לדברים שלך מראשית הדיון, חברת הכנסת אפרת רייטן. השיח כאן רק מוכיח את הצורך לקיים דיון ציבורי של הציבור ושל נציגיו על הנושא הזה. אני לא מבין את הדחיפות או את הבהילות למנוע מאתנו לממש את השליחות ואת החובה הציבורית שלנו לדון בכך. לגופם של דברים. אני מסכים עם חבר הכנסת איתמר בן גביר ולכן אני לא מצליח להבין למה בחרו בכלי הזה, למה בחרו בבהילות הזאת ואני מציע שנקיים כאן דיון מסודר בנושא הזה. אני מחזק את דבריך גברתי היושבת ראש. תודה רבה. דוקטור פרייס, רצית להגיב. אני כבר לא יודעת למה להגיב. אני לא כל כך יודעת מה עניין הבהילות. יש לנו כעשר דקות עד לסיום הדיון. אני מציעה שכן אם אפשר יהיה לעבור אתך על המצגת כי זה חשוב לי לשמוע את דבריך.

תחזירו את המצגת. הכותרת של השקף הבא היא מתן בוסטר, נחזיר את ההגנה. אני כן אשמח שתשימו את המצגת ב-זום כדי שאני אראה מה אתם רואים. אני כרגע רואה את השקופית הקודמת. השקופית הבאה למעשה מראה את האפקט של הבוסטר כפי שאנחנו ראינו אותו בקבוצת הגיל הראשונה. את רואה עכשיו את השקף? אני רואה. כן. כאן זה בעצם האופקי. זה אומר עד כמה יש מוגנות. אם קודם דיברנו על מה שיעור התחלואה בקרב הקבוצות האלה, כאן אתם פשוט רואים תמונת מראה, מה מידת ההגנה שיש לבן אדם, שלמישהו יש חיסון טרי, הגוף האנושי הוא לא כפתור שמפעילים ומורידים, אז ההגנה הולכת ודועכת עם הזמן. אנחנו רואים שאחרי חמישה חודשים הדעיכה היא כזאת שזה מתחיל להיות משמעותי.

גם כשהסתכלנו בנתונים של תחלואה נלווית בשיאו של הגל הרביעי, ראינו תחלואה מיובאת מאוד משמעותית. כל יום היו 180,

מאומתים שנכנסו רובם מחוסנים. אני מזכירה לכם שבהתחלה עד שהבנו שהבעיה היא בדעיכת החיסונים, עוד ניסינו להבין מאיזו מדינה הם מגיעים, מה הבעיה במדינות השונות ולסגור מדינות בהתאם לסיכון שאנחנו חושבים. אבל זה פשוט היה לסגור את כל העולם וכשראינו את הנתונים האלה הבנו שבעצם הבעיה או עיקר הבעיה - כמובן יכולה להיות בעיה במדינה ספציפית עם וריאנט ספציפי שראינו בגל הרביעי היא דעיכת החיסונים. זה פחות היה קשור במדינה אליה נסעת. גם שם ראינו ש-91 אחוזים מהמחוסנים שחלו וחזרו, היו כאלה שהחיסון שלהם היה מעל חמישה חודשים ועברו יותר מחמישה חודשים מאז החיסון. זאת אומרת, עם הזמן רואים ירידה. בואי נתקדם לשקף הבא. עלייה בחזרה למוגנות. אם תעברו לשקופית הבאה, בשקף הבא אתם פשוט רואים את ההגנה הזאת על פני הגילים.

אני לא רואה מה שאתם רואים כי זה תקוע בשקופית הקודמת. אתם רואים את הגילים השונים. קבוצת הגיל הראשונה שיש לנו בגיל 60 שעליה יש לנו את המעקב הכי גדול, אבל בעצם אנחנו רואים מזמן אפס, שזה בכל פאנל כזה - הזמן הראשון, זמן אפס זה מתי מקבלים את הבוסטר יש הגנה נמוכה כי לוקח לבוסטר זמן לעבוד, שבוע, 10 ימים, ואז רואים עלייה בהגנה שזה אומר שבעצם הסיכון שלהם לתחלואה יורד. אתם רואים את הטבלה שמצורפת לאותם גרפים ועד כמה ההגנה הזאת היא גדולה, עולה פי 12, עולה פי 10, עולה בכל קבוצת גיל אבל למעשה הדבר הזה אומר שהבוסטר בעצם מחזיר בכל קבוצות הגיל את ההגנה על הבן אדם שמקבל אותו והסיכון שהוא יחלה - יורד באפון משמעותי. אתם רואים שבכל קבוצת גיל יש לנו הבדל בתקופת המעקב כי פתחנו את המדרגות, מתי אנשים יכולים לקבל בוסטר בזמנים שונים. אז הקבוצה שיש לנו הכי הרבה מעקב, זאת באמת קבוצת הגיל 60 פלוס שיפתחו ראשונים. לפי הנתונים שלכם משום שהם היו ראשונים, אתם רואים אם אני מצליחה להבין את הגרפים כאן שהעמידות החיסונית נמשכת לאורך זמן?

אבל שוב, זה זמן מאוד קצר. אנחנו מניחים שלפחות חצי שנה תהיה לנו מוגנות. יכול להיות שזה אפילו יהיה יותר מזה. אנחנו לא יודעים עדיין אם כל חצי שנה נצטרך לקבל בוסטר אבל לפחות חצי שנה זה נשמר ופשוט רואים שלאורך זמן בימים שאנחנו עוקבים אחרי הקבוצות האלה, זה נשמר. זה שיש עליות וירידות קטנות, זה לא משמעותי סטטיסטית. אני לא רוצה לפתוח כאן הרצאה בסטטיסטיקה אבל בכל גרף כזה אתם רואים שיש גם איזשהו תחום שאנחנו אומרים שזה תחום הטעות. יכול להיות שנפל לנו שמונה אבל זה בעצם תשע. יש איזשהו תחום טעות תצמיד כשאנחנו עושים את הניתוחים האלה. באופן עקרוני יש רמת מוגנות מאוד גבוהה. שתי משמעויות מהעמוד הזה, שגם לאורך זמן וגם כמובן הנוגדנים שנוצרים בגוף.

אנחנו מניחים שזה אפילו יישאר יותר זמן. לדעתי השאלה היותר משמעותית היא בשקופית הבאה. גם במחלימים רואים דעיכה.

זאת שקופית שהיא קצת מורכבת ולכן אני אסביר אותה בהדרגה. אני אתחיל מלמטה. הברים האפורים שהם בעצם המוגנות שיש לאנשים שקיבלו חיסונים וחיסונים עם זמן. אתם רואים - שוב, אנחנו מסתכלים כאן על מוגנות - שכמה הגרף הוא יותר ארוך, הבן אדם יותר מוגן מפני תחלואה. האנשים שקיבלו חיסונים ועבר זמן, מעל חצי שנה, מאז החיסונים שלהם, אתם רואים שהמוגנות שלהם היא מאוד נמוכה. אלה הברים האפורים למטה. אני מקפיצה אתכם למעלה, זה האפקט של הבוסטר. הקו השחור למעלה זה מה קורה עכשיו לאנשים שקיבלו בוסטר ויש להם רמה מאוד מאוד גבוהה של מוגנות, פי עשר, פי 12 מהקווים האפורים למטה. מה שמעניין זה באמת האדום והכחול. הברים האדומים מייצגים אנשים מחלימים ומסתכלים על מה הסיכון לתחלואה חוזרת, להדבקות חוזרות, אצל המחלימים האלה. שוב, אנחנו לא מדברים כאן על תחלואה קשה. אנחנו מדברים על מה הסיכוי של בן אדם שכבר החלים להידבק שוב כי בסוף, כשאני צריכה להגיד האם הבן אדם הזה שהוא בא במגע עם חולה מאומת נדרש או לא נדרש לבידוד, האם הוא מוגן או לא מוגן, אני צריכה להסתכל לא על מה הסיכוי שהוא הולך להיות קשה אלא מה הסיכוי שהוא יידבק וידביק אחרים. רואים גם במחלימים שזאת הקבוצה האדומה, שיש איזושהי דעיכה עם הזמן. האדום היותר כהה הוא מחלימים טריים של ה-6-5 חודשים האחרונים. הבר אחריו ב-9-6, הבר אחריו אלה מחלימים יותר ותיקים.

עם הזמן רואים באמת את אותה דעיכה גם במחלימים. מה לגבי מחלימים עם חיסון אחד? זה בדיוק החלק הכחול למעלה. אני רק אומר לסיכום הנקודה של המחלימים שבאמת הזמן של שישה חודשים הוא שרירותי. אתה יכול להגיד אתה צריך חיסון אחרי תשעה חודשים או אתה צריך חיסון אחרי שמונה חודשים, אבל בסוף יש גם איזשהו עיקרון לפשטות. אם אנחנו אומרים הכול עולה בחצי שנה, אנחנו רואים את הדעיכה הזאת של החיסון. יש כבר ירידה משמעותית אחרי חצי שנה. בסוף צריך לקבוע איזשהו רף והרף הזה הוא באמת מה שנקבע גם בצט"ם. כשבן אדם מקבל חיסון, אלה הברים הכחולים, אחרי שהוא החלים, והאמת היא שזה כל קונסטלציה של החלמה או חיסון ולא משנה באיזה סדר. שני הדברים האלה נותנים מוגנות מאוד גבוהה לאורך זמן. זאת אומרת, גם אם בן אדם החלים ואחר כך קיבל חיסון אחד, ונניח אפילו קיבל חיסון אחד בינואר, החלים בגל הראשון לצורך העניין וקיבל חיסון בינואר, עברה יותר מחצי שנה והוא עדיין מוגן באופן משמעותי. כנ"ל כל מיני קונסטלציות אחרות. אנשים שקיבלו שני חיסונים ואז החלימו ואז חלו והחלימו. אנשים שקיבלו חיסון אחד. כל השילובים של החלמה וחיסון, רואים בהם שיש מוגנות לאורך זמן ולכן אנחנו אומרים במקרה הזה אין נזק לתת חיסון שני לבן אדם מחלים אבל לא צריך. בן אדם שהחלים וקיבל חיסון אחד, הוא מוגן לאורך זמן ולכן הוא לא נדרש להיות בבידוד כשהוא מגיע עם חולה מאומת כי הסיכון שהוא יחלה הוא מאוד מאוד נמוך. זה בעצם ההסבר למחלימים. אני אומר שגם זה נותן לנו את ההסבר לנשים עם הבדיקות הסרולוגיות. בבדיקות הסרולוגיות, אני אומר רק הבהרה, שכאשר למישהו יש בדיקה סרולוגית חיובית, יש כל מיני ערכות וכל מיני רפים שונים שגם בזה מנסים לטפל כרגע, אבל כשלמישהו יש בדיקה סרולוגית חיובית, זה עדיין לא אומר שהוא מוגן. אנחנו רואים אנשים עם בדיקות סרולוגיות אפילו ברמת המאות, שחולים. אנחנו עושים מחקר, משרד בריאות ביחד עם שיבא, כדי לנסות לענות על השאלה הזאת. אני מקווה שזה יעזור לנו בקביעת המדיניות בהמשך. יש לנו ממש שתי דקות לסיום הדיון. תנסי בכל זאת לתת לנו את שני השקפים. השקופית האחרונה. יש לנו תחלואה חוזרת מתחת לגיל 12. תחלואה חוזרת בילדים. בעצם מה שאנחנו רואים זה שילדים מתחת לגיל 12, הסיכון שמחלימים יחלו שוב, הוא קיים כמובן אבל הוא נמוך. הוא לפחות חצי ממה שאנחנו רואים בקרב המבוגרים. לכן הם עדיין מגודרים אצלנו כמוגנים ולא נדרשים להיות בבידוד אחרי שהם באים במגע עם חולה מאומת. מי אמר ש-12 כן ו-13 לא? ו-14 לא? ו-15 לא? כי ילד בן 12, 13 ו-14 כרגע יכול לקבל חיסון שאין ספק שיעזור לו לשמור על המוגנות שלו יותר טוב כי את אותה דעיכה שאנחנו רואים בכל הגילים, רואים גם בגילי 16 ומעלה ואנחנו כנראה גם נראה את זה בגילי 12 ומעלה. אבל אני אגיד מעבר לזה, בילדים מתבגרים לאורך כל המגפה הזאת ראינו ששיעור ההדבקות בהן הוא גבוה למתבגרים ולמבוגרים צעירים. אלה הקבוצות בהן היה שיעור התחלואה הכי גבוה ולכן הסיכוי גם שלהן לחלות שוב מאורך החיים, מהמגעים, מההסתובבויות, ולכן ככל הנראה גם הסיכון שלהם לחלות בתחלואה חוזרת יהיה אותו הדבר ויש להם דרך להגן על עצמם ולהגן על סביבתם . השקף האחרון, עדכון להגדלת מחלים ומחוסן. זה בעצם מסכם. אומר שמחוסן זה מישהו שיש לו שני חיסונים כשהאחרון הוא לפני פחות מחצי שנה או מישהו שהוא מחוסן במנת דחף ואז עוד חצי שנה ממנת החיסון. כרגע מה שאנחנו יודעים, וסביר להניח שיוארך בהמשך. בן אדם שמחלים בחצי שנה ראשונה, אנחנו רואים מוגנות גבוהה. מי שמחלים בחצי שנה ראשונה רואים מוגנות גבוהה, מי שמחלים וקיבל מנת חיסון אחת, גם בו רואים רמת מוגנות גבוהה, לפחות מנה אחת. מי שהוגדר כמחלים עקב בדיקה סרולוגית בלי שהוא קיבל חיסון, אנחנו מתייחסים אליו כמחלים ותיק. אנחנו בעצם לא יודעים מתי הוא חלה ולכן אנחנו אומרים שנדרש חיסון. אחד ולא שניים כי אנחנו יודעים שהוא מחלים. ההחרגה לגבי ילדים מתחת לגיל 12 שאנחנו רואים שהתחלואה החוזרת בהן היא נמוכה ולכן גם אם הם הוגדרו על ידי PCR וגם אם הוגדרו על ידי סרולוגיה, הם למעשה מוגדרים כמחלימים. ממש בקצרה, היות ואנחנו צריכים לסיים את הדיון ואנחנו לא נגיע היום להצבעה כי עוד לא עברנו על הנוהל וכנראה נעשה את זה בדיון שנקיים תוך יום-יומיים. באמת השאלה המתבקשת היא למה הקריטריונים האלה לא בצו. בדיוק מה שהקראת עכשיו. אלה שישה קריטריונים, ולמה אי אפשר לשים אותם בצו? אני חושבת שהשינויים שנעשים בקריטריונים האלה,

כמו שאמרתי, הולך מחר להיות דיון בצט"ם שמדבר על האם יש הבדל בין חיסוני פייזר למודרנה לגבי החצי שנה. אז נשאיר עוד סעיף סל שאפשר יהיה לעשות שם שינויים. אני חושבת שהגדרתם וסיכמת בשקף האחרון בצורה מאוד בהירה. לא רק שזה לא בצו, זה סותר את הצו. אני מקווה שאני מבין לא נכון אבל אם אתם כותבים שלקבוע כי אישור או תעודה כאמור יהיו תקפים רק אם ניתנו לאחר 3 באוקטובר 2021, אם אני מבין נכון זה סותר את מה שאת שכתוב שם. זו בעיה. לא מבינה במה זה סותר. מחלים, כמה זמן זה? שישה חודשים, נכון? זה תקף לשישה חודשים.

מה שכתוב בצו זה לאור העובדה שאנחנו הנפקנו תעודות לאנשים שכרגע היינו צריכים לשנות אותן, אז הצו אומר שצריך להתייחס לתעודות מחלים או מחוסן שהונפקו אחרי ה-3 באוקטובר, כשההגדרות השתנו. בהוראות מנהל כתוב בדיוק מה שכתבתי בשקופית המסכמת. אין כאן סתירה. זה פשוט אומר שבצו יש עדכון להגדרות בגלל שבעבר היו הגדרות שהיו שונות ולמדנו מהנתונים שהן לא הגדרות נכונות כדי להגדיר מחלים ומחוסן, היות ומחר את אומרת שיש לכם דיון בצט"ם, אני מציעה שכן תצאו מהדיון הזה אתנו אחרי שהקשבתם לנו ושמעתם את הקולות שהיה לנו חשוב להביע אותם. נקבע ליום חמישי דיון קצר נוסף כדי לשמוע אתכם ולראות אם יש איזשהו שינוי, כך שנוכל להצביע על הצו ולראות איך אנחנו מתקדמים. אני רוצה לומר שזאת הפשטה מאוד גדולה וזה לא באמת שמספיק להגיד את המשפטים האלה כדי לקבוע מי מחלים. הקשבתי לדין. אם יש לכם דיון, אולי יש צורך גם להתייחס לאלה שיש להם שני חיסונים וכרגע הם ללא מנת דחף, כי יש לא מעט כאלה. אני מקבלת המון הודעות בעקבות תופעות לוואי כאלה ואחרות והם כרגע מנועי חיסון שלישי. היות וממילא הצו בתוקף, אנחנו לא מונעים את המשך קיומו של הצו, אנחנו נקיים ביום חמישי דיון נוסף. אם אפשר אולי להבהיר, לשאלתו של חבר הכנסת בן גביר לגבי המועדים. המצב היה שעכשיו יש אנשים שמחזיקים בתעודה שהם קיבלו לפי הוראת המנהל הקודמת שכתוב עליה 31 בדצמבר. על זה לא ניתן היה לגבור בנוהל ולכן הצו תוקן כך שכתוב שהתעודות שיהיו בתוקף, הן רק אלה שיתקבלו אחרי ה-3 באוקטובר. אנשים כאלה יורידו עוד פעם תעודה ובה יהיה רשום תוקף לפי ההוראות החדשות של המנהל. אם מישהו חוסן לפני שלושה חודשים, יהיו לו עוד שלושה חודשים תוקף. אם אני מחלים ארבעה חודשים לפני ה-3 באוקטובר? מה-3 באוקטובר אתה תוריד תעודה חדשה והתעודה החדשה תישא תוקף לפי ההוראות החדשות של המנהל. אני רוצה לסכם את הדיון. אתם תקבלו זימון חדש ליום חמישי כדי שתוכלו להתעדכן לגבי השעה. אני מאוד מודה לכם שהגעתם וכמובן לדוקטור שרון אלרעי פרייס, לחברי הוועדה ולמשתתפים. אני מסיימת את הדיון הספציפי הזה. אנחנו נעשה הפסקה של חמש דקות אני יודעת שחבר הכנסת וולדיגר ממהרת להפגנה ומיד לאחר מכן נפתח דיון מיוחד בעקבות הרצח של ליטל יעל מלניק בת ה-17 והפיקוח של נוער בסיכון מחוץ למסגרות. אנחנו מעט איחור, אבל חמש דקות הפסקה ואנחנו מתחילים בדיון הבא. תודה.

10:00.